יכולים לחול עליה מיידית הכללים של מוסר התשלומים שהוחל על כלל הממשלה. בזמנו שר הבריאות אמר שתוך חודשים ספורים הם יביאו תקנות שמחייבות גם אותם להיבט הזה. לצערי עברו שנים. הנושא הזה נדון בבג"ץ. הממשלה רוצה להסירו מסדר-היום גם בבג"ץ, ואנחנו גם רוצים לעשות אותו נכון ולייצר מוסר תשלומים גם במשרד הבריאות אבל איננו יכולים לקבל תקנות שאינן מספקות. אתגרנו אתכם ושלחנו אתכם לשיעורי בית. בסוף הסמכות לתקנות הללו באות מהאוצר כי כדי לייצר מוסר תשלומים ותזרים, זה לא באמת הוצאה חדשה אבל זה קדם מימון ותזרים אחר שיתקיים בחשבונות משרד הבריאות ואת זה החשב הכללי והאוצר לגבות. וכשאני שומע מה קיבלנו מכם שזה הפסיכולוגים והמטפלים וספק או יבואן שמתקשר עם המשרד עד חצי מיליון שקל, שאנו שומעים מספקים שההתקשרות הזו היא שולית, קטנה ולא משפיעה על רוב הספקים של המשרד, אנו לא חושבים שקיבלנו תשובות טובות. מה האפשרויות שעומדות בפני הוועדה לא לאשר את התקנות, ואתם תצטרכו לתת תשובות בבג"ץ. אפשרות אחרת, לשנות את התקנות באופן שמאפשר לנו לחיות עם זה בשלום, וזה עדיין מידתי עבורכם. יש לנו כמה רעיונות למידתיות הזו ולשיפור התקנות. בכנות, לא אאשר תקנות שהן סרק, של בלאי. תקנת אמת שיוצרת מוסר תשלומים ומשפיעה על מאות ספקים. אם זה משפיע על אנשים בודדים, אני לא פה בשביל המשחק הזה. ההצעות שלנו, לגופם של דברים. אנו רוצים, שבמקום ההתקשרות של עד חצי מיליון שקל שהצעתם זה יהיה עד 2 מיליון שקל אני מוכן לדבר על המספרים. אנו רוצים שלא רק הפרמטר של עד 2 מיליון שקל אלא גם פרמטר של המחזור של אותו ארגון. אם ארגון מסוים, המחזור הכלכלי שלו זה מאות מיליונים, הוא יכול לספוג את העובדה שלא שילמתם לו 2 מיליון, אבל אם הוא עשרות מיליונים ולא שילמתם לו 2 מיליון, יש לו בעיה תזרימית והוא מממן אתכם מימון ביניים וריביות והדבר הזה רק הולך ומחמיר. לכן אנו רוצים להוסיף פרמטר של או תשלומים בהתקשרות עם הבריאות של עד 2 מיליון שקל או היקף מחזור פעילות של אותו עסק של 20 מיליון שקל ומטה. מי שמפעיל 20 מיליון יקבל את התזרים הזה. מי שלא, בעתיד אולי יקבל מכם, כשהוא מפעיל מאות מיליונים, תשלמו לו גם. זו האפשרות. אין לנו רצון לעסוק בדבר הזה כל שנה. זה אירוע שהיה צריך להיגמר חצי שנה מהיום שבו החוק הזה נחקק. עכשיו זה נראה אירעו מתגלגל. אנחנו רוצים שיהיה סופיות הדיון. לכן נוסיף סעיף שבתוך שלוש שנים מיום התקנות הללו משרד הבריאות יהיה כפוף לאותו תזרים תשלומים ומוסר תשלומים כמו כל משרדי הממשלה. שלוש שנים זה מספיק להיערך גם באוצר, גם בחשב הכללי. אני שולח אתכם לשיעורי בית 2 מיליון שקל, 20 מיליון מאזן, או זה או זה, ושלוש שנים סופיות הדיון. התקנה תהיה בתוקף לשלוש שנים, ומאותו רגע משרד הבריאות כפוף למוסר התשלומים הממשלתי. כל מערכת הבריאות. אני נותן לכם חצי שעה, להביא לי תשובות טובות משר האוצר ושר הבריאות. אם לא תעשו את זה, האפשרות שעומדת בפניי היא לתקן את התקנות בלי לשאול אף אחד, להצביע עליהן, לקוות שהוא יחוקק אותן, יחתום עליהן הוא לא חייב, או לומר לכם: זה לא מספק לכן כרגע הכנסת לא תאשר את התקנות ותעמדו מול הבג"ץ. האם הדברים שאמרתי ברורים, נציגי משרד הבריאות והאוצר? עוד חצי שעה נפגשים. נסו להביא תשובות טובות.

רבה. (הישיבה נפסקה בשעה 13:10 ונתחדשה בשעה 13:45.) חוזרים מהפסקה ומצפים לתשובות ממשרדי האוצר והבריאות באשר לאפשרות להגדיל את היקף ההתקשרות עליה יחול מוסר התשלומים של כל משרדי הממשלה. להגדיל את ההתקשרות הזאת - הצענו ל-2 מיליון ולמחזור כספי של 20 מיליון,

והצענו תאריך לסופיות הדיון באשר לכניסת משרד הבריאות, לעמידה במוסר התשלומים הממשלתי הרגיל. מה תשובתכם? לעניין ההצעה הראשונה שקשורה להגדלת או הגבלה של החלת החוק על ספקים שמחזור פעילותם עד 20 מיליון שקל, אנו שומעים שיש פה בעיות מקצועיות ותפעוליות לאפשר את זה. משרד הכלכלה יוכל להרחיב אבל העמדה המקצועית היא שהגבלה לפי מחזור עסקים עלולה לפגוע דווקא בעסקים קטנים שהחוק יחול עליהם מהסיבה שמוסדות הבריאות, קופות החולים יעדיפו להתקשר עם ספקים גדולים יותר ולשלם תנאי תשלומים יותר נוחים ולא עם הספקים היותר קטנים שהחוק בא להיטיב איתם. לכן מבחינה מקצועית יש לנו אתגר עם הנושא הזה ואנו מעדיפים לעבוד עם הגבלה לפי היקף התקשרות. אנו רוצים לתת לכם גרייס. נותנים הלוואה למדינה, ושתעמדו במוסר התשלומים תוך שבע שנים.

אתם יכולים? אנחנו מגדילים את המחזור והיקף ההתקשרות עכשיו אבל יחול על כל מערכת הבריאות תוך שבע שנים. בעניין המחזור יש גם קושי תפעולי שקופות החולים לא יודעות מה היקף מחזור העסקים של הגופים והחברות שהם מתקשרים איתם. פעם בשנה הם יבקשו מאזן. אני מניח שבהרבה מקרים הם גם מבקשים את זה לצרכים אחרים. מי שלא ייתן את המאזן שלו, לא יקבל את התשלומים. מי שבשם סודיות לא ירצה להציג את המאזן שלו, לא יהיו מחויבים לתת לו את מוסר התשלומים. אנו שלוש שנים בנושא הזה, בשיג ושיח גם עם קופות החולים. למה את סופרת שלוש? אני באזור של ה-5. אבל הזמן עובר כשנהנים. התייחסתי לסוגיה של הגבלה לפי מחזור התקשרות. קופות החולים מדווחות שזה כן ייצור נטל בירוקרטי. אני נותן לך להזדמנות לקבוע את המאזן המינימלי. את מחזור ההכנסה. רואה החשבון ולדימיר בליאק דורש ממני לדבר בשפה המדויקת. הוא צודק. אני נותן לך לקבוע את המאזן המבוקר המינימלי שעל פיו יעמדו במוסר התשלומים הממשלתי או את היקף ההתקשרות השנתית של אותו ספק. הצענו 2 מיליון ו-20 מיליון. יש לך הצעה בשבילנו? זה אחת. שתיים, אנחנו רוצים סופיות הדיון. אנו מבינים שזה אירוע ענק של הקדמת מימון שמשפיע על בתי חולים וקופות חולים. אני מציע שבע שנים. אני רוצה סופיות של האירוע הזה כי הוא ימשיך להתגלגל. כל שנה יהיו פה דיונים, עם מקופחים, עוד ויכוחים. תיערכו שבע שנים. תדאגו לשלם בזמן למי שצריך. על כמה ימי אשראי אנחנו עומדים עכשיו במשרדי ממשלה? החשב הכללי של משרד הבריאות יוכל להגיב אבל במשרד נאמר לנו היום ש-95% מהעסקאות עומדות בתנאי התשלום בשוטף פלוס 30. זה לא נכון. יש לנו פה מקרים. מדברים על משרד הבריאות. באשר לגופי הבריאות שהתקנות עתידות להכניס אותם, קופות החולים ובתי החולים, תנאי האשראי שאנחנו שומעים עליהם משתנים, אבל משוטף פלוס 30 עד שוטף פלוס 60. במקרים אחדים גם שוטף פלוס 120. זה מאוד משתנה לפי ספק ולפי קופת חולים ומצבה התזרימי. אנחנו חושבים שהתקנות האלה שהבאנו היום לוועדה בתום עבודה מאומצת של שלושת המשרדים הן מאוזנות. הסיבה שמערכת הבריאות הוחרגה, קודם כל, בגלל העלות התקציבית המאוד גבוהה שעולה להחיל עליה את החוק במלואו אבל גם- - - תקציב משרד החינוך והביטחון יותר גדול וההתקשרויות הביטחוניות יותר מורכבות מאלה של משרד הבריאות וזה אומר לך מהקבינט וממשרד הביטחון. ולא ראיתי שהם פחדו לידיעתך משרד הביטחון אימץ את הכללים עוד לפני שהחוק היה בתוקף. מה הבעיה? נותנים לכם שנים לעבוד. מה החשש? מה ההתעקשות? האיכות של מערכת הבריאות לא נובע מהיקף תשלומים או ממורכבות כזו או אחרת של העסקאות אלא ממבנה ההתחשבנות בתוך המערכת. המבנה שבו קופת חולים מקבלות מהמדינה בדיי וואן אבל בתי החולים למשל מקבלים מקופת החולים רק אחרי שוטף פלוס 30. יש ועדה להורדת רגולציה. אנחנו אשמים שהממשלה לא יודעת לשלם בזמן לגופי סמך? תנו להם מקדמות שלא תהיה להם בעיית תזרים. יכולתם לקבוע גם ימי אשראי אחרים. החוק מאפשר לכם בתקנות האלה להחיל את הוראות בחוק בכל מיני שינויים ותנאים. יכולתם לקבוע הוראות אחרות ולהחיל תחולה רחבה יותר את החוק על מערכת הבריאות. יש פה כמה אפשרויות לפעולה. הטלתי עליכם לדבר עם שר האוצר. בסיכום הוועדה הקודם הטלתי עליכם להודיע אישית לשר האוצר שאני מבקש אישית שיטפל בעניין. מישהו מכם יכול לדוח לי שהמידע אכן הגיע לשר האוצר, מישהו יכול להעלות את שר האוצר על הקו עכשיו? בבקשה. קודם כל נכחתי בדיון המקורי ב-2016 על החוק הזה. אז לא הייתי חברת כנסת אלא פעילה חברתית ממובילות מחאת העצמאיים. אני קוטע אותך וחוזר אליך כל מה שהעליתי עכשיו, זה מ-8.11. עברו כמה ימים מאז. נציגי האוצר, תרימו יד פה בוועדה. גבוה. לא להתבייש. מי נכח בדיון הקודם? אני נכחתי. אני מקריא לך מה כתוב בדיון הקודם: ואת כל מה שהעליתי עכשיו ביקשתי, שבסוף יוצג לשר האוצר אישית, ואני סומך על שיקול דעתו, ואני יודע שהנושא הזה חשוב לו, תזרים ועמידה בהסכמים מול ספקים. אני רוצה שהוא יהיה מודע גם לדיון הזה ולאפשרויות שהצענו, ואחרי שתעשו את הבדיקה הזאת אצלכם - תעדכנו אותנו. ואם נצליח להגיע לנוסח מהיר, נקיים דיון על התקנות תוך שבוע שבועיים. האם הצלחתם להגיד לשר האוצר שהוא צריך להיכנס לנושא הזה? כמובן לשכת השר מעורבת בתקנות ושר האוצר חתום עליהם. ביחס לדיון הקודם עוד דברים שעלו פה והעלית יו"ר הועדה זה הבחינה האם ניתן להוסיף לנותני השירותים גם פסיכולוגים ועובדים סוציאליים ואכן התקנות שונו, הותקנו בהתאם והאוכלוסיות הללו הוספו לתקנות. בדיקה נוספת היתה האם ניתן להוסיף גם את היבואנים הקטנים לתוך הרשימה הזו ולכלול אותם ולהחיל עליהם גם את החוק מתוך הנחה שבאמת היבואנים הקטנים מתמודדים עם קשיי תזרים בדומה ליצרנים. גם הנושא הזה נבחן, ובסוף הצלחנו להחיל גם עליהם בהתאמות את כללי החוק. לכן אנו חושבים שנעשתה עבודה מקצועית ברוח הבקשות של הוועדה בדיון הקודם. סליחה ענבר שקטענו אותך. הייתי פה בדיון המקורי ב-2016. גם חבר הכנסת בליאק - היינו שנינו חלק ממובילי מחאת העצמאים. זה חוק שבין השאר היינו אחראים לקדמו. אני זוכרת שבאותו דיון דובר על החרגה קלה וזמנית לשלושה חודשים של מערכת הבריאות כדי לגשר למשרד הבריאות לגשר על הפער במחיר שנדרש. שלושת החודשים הללו מ-2016, עברו שש שנים ועכשיו אתה נותן להם עוד זמן. מה אעשה? הצעתי שלוש שנים. אמרו לא מספיק. אמרתי שנת שמיטה. שמיטת נכסים. שבע שנים.

קיבלתי לא מזמן דוח ממ"מ שביקשתי לראות את יישום החוק. אנו כעת פונים ומבקשים שמערכת הבקיאות תיכנס לחוק אחרי שהיא הוחרגה ממנו אבל בוא נראה מה קורה עם המשרדים האחרים, עם הרשויות האחרות, ואיך המגזר הציבורי מתנהל בהתאם לחוק. אז קודם כל יש שיפור. מאז החוק עבר, נכנס לתוקף ב-2017. קיבלתי דוח עד 2019. יש שיפור וירידה של 27% בעיכוב אבל עדיין אנחנו מדברים על ממוצע ימי פיגור של 52 ימים במגזר הציבורי. כלומר עדיין יש חוסר יישום של החוק גם ברשויות שזה חל עליהן היום והחוק מדבר על זה שהרשויות ידווחו לוועדה. יש תקופת דיווח. אני אשמח אם תגיד אם נעשו הדיווחים האלה. לפי דוח הממ"מ, שהוא עדכני מעכשיו, יש עדיין פערים של 57% מהעסקים מדווחים על פיגור בתשלומים עם ממוצע ימי פיגור של 52 ימים, כלומר כבר היום רשויות מקומיות, משרדי ממשלה שהתקנות חלות עליהם לא עומדים בהם. בנוסף על מה שאנו מבקשים עכשיו ממשרד הבריאות בואו נוודא שמי שהתקנות חלות עליו, באמת מיישם אותם. תודה. מיכאל, היו דיונים על המעקב? לא. החוק קובע ביוני 2022 מעקב. אזכיר שהדיווח לוועדת כלכלה מוסדר בתקנות שאושרו בוועדה בשלהי בכנסת ה-23 ומגיעים מנהלת הועדה בטח תוכל לפרט דיווחים לוועדת הכלכלה לגבי יישום החוק. יש פה ייעוץ משפטי של אוצר? האם אנו יכולים משפטית לקבוע אותן שבע שנים בתקופת בחירות? יש לבחון את זה. שר האוצר מחויב בריסון בתקופת בחירות. מדובר בשינוי משמעותי. היתה החרגה של שלושה חודשים שש שנים, אז עכשיו אתם אומרים בחירות? צריך לבחון את זה. אין תשובה סדורה כי זה לא נבחן לפי שהגענו לכאן אבל מדובר בשינוי משמעותי. לא בטוח שיש פה דחיפות לעשות את זה כרגע בתקופה שהממשלה- - - המשכיות דיון. בנובמבר דיברנו. יש פה קביעת עובדות לממשלה הבאה. לממשלה של עוד שבע שנים. זה המשמעות של הוראות שעה והוראות קבועות בחקיקה. למה ציפיתם? יושב-ראש הועדה מבקש מתווה. יכולים להסמיך את שר האוצר להאריך בשלוש שנים?

כי מדובר על תקנות ולא על חקיקה ראשית. בבקשה. שלום, אני משיאון מדיקל. אנו מפעל שמייצר ערכות ניתוחיות בשדרות. תוכל לומר לנו את היקף ההתקשרות שלך ואת המחזור שלך? אומר ספק בינוני ש-2 מיליון קולע למטרה שבה אם אתם רוצים להגביר תחרות ולשפר משמעותית את מוסר התשלומים באמת כי לא תעבוד פחות מחצי מיליון עם בית חולים.

כל הרגולציה וכל שינוע שאתה צריך לעשות - לא תעבוד בפחות מזה. שבע שנים זה לא טוב כי היום יש ריבית של 5%. זה כבר לא ריבית 0%. אתם בעצם מוסר התשלומים הזה היום עומד על 90, לא על 30, במקרה הטוב. אפילו כללית הגדולה- - היא דיברה על המשרד. הקופות והמשרד לא באותו תזרים. גם ממשלתי, שיבא 75, גם כללית, שוטף- - - אנחנו רחוקים מ-90. ההון החוזר הזה הולך ומתעצם כי הריביות עולות. לגבי מחזור התקשרות 2 מיליון מכסה את הבעיות שלך? ומאזן? אין ערך למאזן הזה. מה אתה אומר שאני אעבוד עם 10 בתי חולים ולא עם 35 כי אתה מגביל אותי ל-20 מיליון? אין פה היגיון. ה-20 הוא לא התקשרות. הוא המאזן הכלכלי של הפעילות. איך תמדוד את זה? ומה עם קמעונאים ומה עם השוק הפרטי ומה עם ייצוא? איך תמדוד את מה שאני עושה במאזן? מאזן מקביל כי מה תגיד - בשביל לקבל את מוסר התשלומים שאני צריך לקבל כמו כל מדינה מתוקנת, אני צריך להגביל עצמי לכמות בתי החולים שאני עובד מולם?

מאזן פעילות כללי.

ואם אני מוכר לשוק הפרטי זה צריך להיכנס למאזן?

הוא כמה הסכום הזה משפיע על הפעילות שלך. אם זה חצי מיליון מתוך 20 מיליון זה 5%. אם זה חצי מיליון מ-2 מיליון,

יכול לספוג חלק מהעיכוב. זה לא בסדר, אבל אתה סופג יותר.

לכן דרשנו להגדיל את הסכום מחצי מיליון לפחות לשני מיליון כדי שספקים נוספים יוכלו להיכנס לתחרות לשוק הזה. השוק הזה היה מאוד מוגבל. ולדימיר בליאק. תודה אדוני. אכן היינו פה ב-2016 בדיונים על החוק. עדיין לא בכובע של חברי כנסת. אני זוכר שאולם הוועדה היה מלא ואיתן כבל ישב פה והיתה התרגשות רבה וברגע האחרון החליטו להחריג את מערכת הבריאות והשר ליצמן או סגן השר ליצמן אני כבר לא זוכר הבטיח תוך שלושה חודשים או חמישה חודשים להביא תקנות. כמעט חלפו שש שנים כמעט, ואנחנו באותו אירוע. ומי שסובל, זה אותם עסקים קטנים ובינוניים שעובדים עם מערכת הבריאות. אני חושב שאנו צריכים לשאוף לסופיות הדיון בנושא הזה, ולהכניס כמה שיותר עסקים למסגרת החוק כבר עכשיו. אגב שוחחתי היום עם שרת הכלכלה והתעשייה והיא תומכת בהכנסת כלל העסקים למסגרת החוק. כמובן, בהידברות עם משרד האוצר והבריאות אבל השאיפה שלנו צריכה להיות להרחיב את תחולת החוק לעסקים נוספים. אגב המשותף לחשש שלך שמשרד הבריאות עלול או גופים שקשורים למשרד הבריאות עלולים להעדיף את העסקים הגדולים, לכן אנו יכולים לקבוע את חובת הדיווח כדי לבדוק פעם בתקופה האם התמהיל של הספקים השתנה או לא, לא לטובת אותם עסקים שאנחנו מכניסים למסגרת החוק. יש חובת דיווח. בתקנות שבתוקף היום יש התייחסות למצב שבו החוק- - - אנו יכולים לזהות בדיווח שהם נותנים אילו ספקים הם מעדיפים? כי זה הסיפור.

אגב חבר הכנסת ביטון, אם פתחת דיון על נושא התקנות, אחת הבעיות, שאין היום סנקציות. רשות ממשלתית או מקומית, שלא משלמים בזמן, יש תקנות אבל אין סנקציות. לא קורה להם כלום. שווה גם בזה לדון. אנו צריכים דיון עומק על יישום החוק הזה. ונתונים. אם- - - ולא משלמת בזמן, יש סנקציה מאוד ברורה. רשות מקומית - אני יכולה לומר כעצמאית לשעבר מ-20 יום עיכוב, אם לא הולכים לבית משפט לא קורה כלום. חוץ מבית משפט אין איך להוציא את הכסף מהרשיות. בבקשה. עשיתי בדיקה קצרה ממש לגבי באגים שהחוק לא מיושם בפועל. מעצבת גרפית שעובדת מול בית החולים זיו מקבלת שוטף פלוס 60 וגם על זה צריכה לרדוף אחריהם. ספק שנותן שירותי מוזיקה לעיריית אשדוד ובאר טוביה שוטף פלוס 65. מישהי שנותנת ייעוץ ותכנון מול משרד התחבורה שוטף פלוס 90 ויותר. מטפל בכלבים שעובד מול עיריית קריית שמונה שוטף פלוס 90. אדריכל שעובד מול מועצה אזורית משגב שוטף פלוס 60. עכשיו המיקוד הוא במערכת הבריאות. אבל אין פה יישום החוק הלכה למעשה. כן, זה מה שאמרה חברת הכנסת. אני

רוצה לקבל החלטה בתקנות הללו בלי שיחה אישית שלי עם שר האוצר. אני רוצה לדעת שהוא יודע ושהבין את כל ההשלכות של מה שקורה פה. זה מה שביקשתי פעם הקודמת. בבקשה. אני מנהלת רגולציה בלה"ב. אפשר לומר כמה מילים? הרבה נרשמו. את לא היחידה.

לבנות רעיון. אנו רוצים לסיים עם הסאגה הזאת ולהכניס כמה שיותר עצמאיים לנוסחה הזאת. תתמודדי עם הטיעון ההפוך. אמרו לנו: אם תקבעו תנאים מיוחדים לעסקים קטנים, נגיד שההתקשרות שלהם בסכום מסוים, בית החולים יתקשר עם עסקים גדולים שהוא לא חייב לעמוד בתזרים. יש לנו חוק חובת מכרזים. לא בטוחה שאפשר לעשות את זה לפי החוק הזה. אולי יש להם פטור ממכרז על סכום מסוים. אני יודע שהחוק הזה עבר כדי להיטיב עם עסקים קטנים שעלולים להיות מקופחים בדיוק מהסיבה הזו. החוק הזה עבר גם ב-2016. יש לבדוק את זה. מעבר לזה אני כאן מלווה את הנושא הזה מ-2016 שזה שש שנים אחרי שש שנים נוספות שאנו מנסים להעביר את זה. 20.3.17 זה אושר. 22.11.17 היה כאן סגן שר הבריאות ליצמן. הוא הבטיח שתוך מספר שבועות יעביר לוועדה מתווה להצעת החוק לאחר דיון עם אנשי משרדי האוצר והבריאות. ב-15.518 חבר הכנסת איתן כבל שהיה יושב-ראש הועדה דאז קצב חודש וחצי למשרד הבריאות להגיש תקנות. זה נסחב ויש פה סחבת יש פה אנשים מאחורי כל המילים והמספרים האלה שצריכים את התזרים שלהם. שמחכים לקבל את הכסף עבור טובין ושירות שהם נתנו וביצעו וצריכים לשלם עליו, ומחכים לכסף הזה. ואולי יקרסו ואולי לא יהיו פה כשיקבלו אותו. צריך להתחשב בהוראות חוק המכרזים שמגדירות מפורשות מה זה עסק זעיר, שזה עד מחזור עסקאות של 2 מיליון שקלים, ומה זה עסק קטן שזה עד מחזור עסקאות שבין 2 מיליון שקלים ל-20 מיליון שקלים. הדברים האלה מוגדרים וכתובים. יש להתייחס אליהם. אני לא יכול להכריע כרגע, כי טרם דיברתי עם שר האוצר. רוצה לשמוע ממנו במסלול ישיר. אנו עושים הפסקה בדיון. ננסה באישור הכנסת לקיים את הדיון ב-16:30 ועד אז לסיים את השיחה עם שר האוצר. אולי להביא נוסח מוסכם. אם לא יאושר לנו לחדש את הדיון, ננסה לחדשו מחר. אם יכריזו על פגרת הכנסת רשמית, דין הדיון הזה יהיה כדין כל הדיונים שנרצה ליזום ולבקש אישור ועדת ההסכמות. כל עוד לא תוכרז פגרה היום, נוכל לקבוע את הדיון הזה למחר בלו"ז, ואבוא במיוחד לזה. אם נצליח להיום להכריע את זה ב-16:30, נעשה זאת. אני מתנצל מכל מי שבא אבל אני לא רוצה להיות פזיז עד שלא דיברתי עם שר האוצר. הפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה 14:20 ונתחדשה

הצגתי לו את הסוגיה לעומקה, הבין מהר,